אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 21 באוקטובר 2020, ג' בחשוון התשפ"א, והנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אליי"), הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת גפני ויעקב אשר, והצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020, מ/1362. מאחר שכבר התקיים דיון מקדים והיום אנחנו כבר ניגשים להקראת סעיפים והצבעות, אני ניגש ישר להצבעה על מיזוג של שתי הצעות החוק. לפי סעיף 84 לתקנון, מכיוון שמדובר על הצעות חוק באותו נושא, הוועדה רשאית למזג את ההצעות, וההחלטה הזאת טעונה אישור של ועדת הכנסת. ובסוף מה שיאושר זה כמובן הצעת החוק הממשלתית. נכון, הולכים לפי הנוסח הממשלתי. אז אני מביא את זה להצבעה. כנראה נצביע על זה פה אחד... הצבעה בעד 1 נגד, אין נמנעים, אין המיזוג אושר. הצעות החוק מוזגו. אנחנו בעיצומה של חקיקת חוק מהפכני וחשוב בנושא של מניעת עושק, לאו דווקא של קשישים, ושל הקמת מאגר "אל תתקשרו אליי". בימים האחרונים ערוצי התקשורת מצאו לעצמם זמן מעבר לקורונה, לממשלה, למשבר החברתי וכו', לדווח על עוד סוגיות עושק, הפעם בתחום מסנני המים וברי המים. וזה רק קצה הקרחון, זה משהו שקורה יום-יום. מצד אחד אנחנו מברכים על השיווק הידידותי והנגיש עד הבית, אבל כל טכנולוגיה מזמנת גם פרצות, ואנחנו כאן היום עוסקים בחסימה של אחת הפרצות האלה. הנוסח שמונח על שולחן הוועדה הוא נוסח מעודכן שגובש לאחר שיחות ארוכות עם נציגי הרשות להגנת הצרכן ומשרד המשפטים. ניסינו כמה שיותר להטמיע את ההערות שהעברנו לנציגי הממשלה. כמו כן, שינוי מהותי לעומת הנוסח שאושר בקריאה ראשונה הוא שילוב החריגים להסדר הכללי בתוספת לחוק. למעשה כל ההסדר הזה לא יחול על מקרים, נסיבות וסוגי עסקאות שמפורטים בתוספת השישית. כשנגיע להקראה עורכת הדין חנה טירי תפרט את החריגים. בבקשה להקריא.

אגיד

נקרא סעיף,

נפתח אותו לדיון, ואם יש אורחים בזום שרוצים להעיר הערות אנחנו נהיה קשובים. בבקשה. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף 2020 הוספת סעיפים 16ב ו־16ג 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981‏ (להלן, החוק העיקרי), אחרי סעיף 16א יבוא: "הקמת מאגר להגבלת פניות שיווקיות באמצעות שיחה וניהולו 16ב. (א)הרשות תקים ותנהל מאגר שבו ייכללו רק מספרי טלפון של צרכנים, המעוניינים להגביל פניה שיווקית באמצעות שיחה, ובכלל זה שיחה בתקשורת אלקטרונית, מאת עוסקים או מי מטעמם, כאמור בסעיף 16ג (בחוק זה המאגר); לעניין זה "פניה שיווקית" פניה של עוסק למספר טלפון של צרכן במטרה להתקשר בעסקה, בין במהלך הפניה ובין במועד מאוחר יותר, ובכלל זה הצעה לקבלת נכס או שירות, ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה. (ב)צרכן רשאי לבקש לכלול במאגר מספר טלפון אחד או יותר,

לבקש לשנות או להסיר את המספר כאמור מהמאגר; הרשות תנקוט באמצעים סבירים למניעת הכללתו, שינויו או הסרתו של מספר טלפון במאגר, שלא על דעת הצרכן. (ב1)על המאגר יחולו ההוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 לעניין הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע במאגרי מידע. (ג)השר יקבע הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו, ובכלל זה רשאי לקבוע הוראות לעניין . (1)הבקשה לכלול במאגר מספר טלפון, לשנותו או להסירו ; (2)בירור מידע המצוי במאגר על ידי עוסק. (ד)השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע אגרה בעד הטיפול בבקשת עוסק לקבלת מידע מהמאגר ובכלל זה לקבוע את סכום האגרה, אופן ומועד תשלומה, הצמדתה ודרכי גבייתה. רק תיקון קל: בסעיף קטן (ג) פסקה (2) זה "בירור מידע המצוי במאגר על ידי עוסק וצרכן". 16ב הוא סעיף שאנחנו מוסיפים שעניינו הקמת מאגר להגבלת פניות שיווקיות באמצעות שיחה. חשוב לציין שהמאגר יכלול אך ורק מספרי טלפון, ללא שמות. המטרה של החוק זה להגביל פניות שיווקיות באמצעות שיחה ובכלל זה שיחה בתקשורת אלקטרונית. המטרה שלנו היא לא להגביל מסרונים או מיילים, זה כבר חוק אחר, חוק הספאם. המטרה שלנו היא להגביל שיחות. לא צריך לחזור על הדיון המקדים,

אם את מחדשת משהו. אני מציע שכן תסבירי בקצרה את השינויים שנעשו לעומת הנוסח שאושר בקריאה הראשונה.

שינויים. קודם כול, שינינו את התחולה של החוק. במקור קראנו לזה "שיחת שיווק מרחוק" ועכשיו אנחנו קוראים לזה "פנייה שיווקית באמצעות שיחה - - - מבחינת הפרקטיקה של העבודה לא נדרשתם להגדרות חדשות ולשינוי הגדרות לעומת החוק המקורי? לא, לא שינינו הגדרות קיימות. הוספנו פסקה שעניינה שהרשות צריכה לנקוט אמצעים סבירים למנוע מצב שבו אנשים זרים יכניסו טלפונים של אנשים לא ידיעתם. אנחנו נקבע את המנגנון הזה בתקנות. זה יהיה באמצעות קוד זיהוי: אם אתה מבקש להירשם יישלח אליך קוד זיהוי, וברגע שאת מזין את הקוד יש זיהוי בין הבן אדם למכשיר. הפירוט של זה יהיה בתקנות. הייתה לנו שיחה מול הרשות להגנת הפרטיות והובהר שמדובר במאגר מידע, ולכן צריך לקבוע שיחולו על המאגר הזה הוראות חוק הגנת הפרטיות, לרבות התקנות ולרבות הנושא של אבטחת מידע. לכן הרשות תפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות כדי להבטיח את הפרטיות ואת המידע. זה מעוגן בתיקון הזה?

כתבנו בצורה מפורשת שעל המאגר הזה יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות. השינוי לעומת הנוסח הקודם הוא שאנחנו לא נדרשים להתקנת תקנות מיוחדות לעניין אבטחת מידע, כי המאגר חוסה תחת הוראות חוק הגנת הפרטיות. זהו, אלה החידושים. יש פה נציג של הרשות להגנת הפרטיות? כן, אני עדן אברהם, מהרשות להגנת הפרטיות. דיברנו עם הרשות להגנת הצרכן על הנוסח. הצורך בתוספת של הסעיף נבע מכך שמדובר בסוג מידע שנמצא אומנם על התפר של חוק הגנת הפרטיות, אבל כן מדובר במאגר מידע ולכן נכון להבהיר את זה בחוק עצמו. לגבי הסעיף הספציפי, יכול להיות שאולי כדאי לשנות את הנוסח ולהוריד את המקומות שכתוב בהם "למעט", כדי שיהיה ברור שכל הוראות חוק הגנת הפרטיות חלות לגבי המאגר הזה. אז מה הנוסח שאתה מציע במקום מה שקבוע בסעיף קטן (ב1)? "על המאגר יחולו ההוראות החלות על מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981." זה לא כל כך שונה מהנוסח שכאן. חידוד קל. תודה. נושא נוסף הוא בעניין הסמכות של שר הכלכלה להתקין תקנות לגבי הקמת המאגר וניהולו. יש כאן שני נושאים שלגביהם השר רשאי להתקין תקנות. הנושא הראשון הוא הבקשה לכלול במאגר את מספר הטלפון, לשנות או להסיר, והנושא השני הוא בירור מידע המצוי במאגר על ידי עוסק וצרכן. כמובן שהשר ראשי באופן כללי להתקין תקנות לגבי כל נושא הקמת המאגר וניהולו. השאלה שלי האם יש צורך שהתקנות או חלקן יגיעו לכאן לאישור הוועדה? לא חושב שבפרטים האלה צריך

בבקשה. איסור על פניה שיווקית באמצעות שיחה למספר טלפון הרשום במאגר 16ג. (א)עוסק או מי מטעמו לא יבצע פניה שיווקית לצרכן באמצעות שיחה, אשר מספר הטלפון שלו רשום במאגר לרבות במטרה לשכנעו להסיר את מספר הטלפון שלו מהמאגר. (ב)הופיע מספר טלפון במאגר, חזקה כי הצרכן סירב לקבל פניה שיווקית באמצעות שיחה למספר הטלפון האמור. (ג)ביקש עוסק לפנות לצרכן בפניה שיווקית באמצעות שיחה, יוודא שמספר הטלפון שאליו הוא מבקש לפנות אינו מופיע במאגר. (ד)ביצע עוסק פניה שיווקית באמצעות שיחה מטעם עוסק למספר טלפון המופיע במאגר, יראו את הפניה כאמור כאילו נעשתה גם בידי העוסק שמטעמו היא נעשתה. (ה)הוראות סעיף זה לא יחולו על מקרים, נסיבות וסוגי עסקאות המפורטים בתוספת השישית,

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השישית." רוצה להסביר? 16ג הוא הסעיף האופרטיבי. אם 16ב הוא סעיף ההקמה, 16ג הוא הסעיף שקובע את האיסור. הוא אומר שצרכן שנרשם במאגר, חזקה שהוא לא רוצה לקבל פניות שיווקיות, ועוסק שמבקש לעשות פניות שיווקיות באמצעות שיחה צריך לברר קודם במאגר האם מספר הטלפון רשום, ואם הוא רשום אז אסור לו לעשות שיחה לאותו מספר טלפון. המאגר יהיה זמין? הוא לא יהיה פתוח לעיון הציבור. הפנייה למאגר תהיה בדרך של שאילתות. כל עוסק יוכל לפנות אלינו, להירשם, לקבל קוד, ואז הוא יוכל להגיש שאילתה, רשימה של מספרי טלפון, והמאגר יחזיר לו תשובה שבה מספרי הטלפון שרשומים במאגר מחוקים. כך הוא יקבל אינדיקציה לאיזה מספרים הוא כן יכול להתקשר.

מה שחוזר אליו זה רק המספרים שלא רשומים במאגר. יש לכם תקציב להקים את המאגר הזה, כולל כל סוגיית המיגון והאחזקה שלו? טוב שאתה שואל, אדוני היושב-ראש. אני מיכאל אטלן, ראש הרשות. אנחנו מסוכמים מול המשרד לשוויון חברתי ומשרד הכלכלה, ואני מקווה שהסיכומים יעמדו בעינם אחרי הדיונים התקציביים. נעשתה הערכה תקציבית לגבי עלות הקמת המאגר כולל התוכנות וכולל הכול? אנחנו הערכנו בזמנו תקציב של בין שמונה לעשרה מיליון, כולל הפעלה במשך חמש שנים.

זה גם תלוי תקציב. בהנחה שנעבוד עם התקציבים שאנחנו דיברנו עליהם זה ייקח שנה וחצי. במקרה הכי טוב. לא,

אנחנו נפעיל את מנהל מערכות המידע שלנו. אנחנו נועצנו גם עם "ישראל דיגיטלית" - - - אני רוצה לקבל לדיון הבא נייר עמדה שאומר בדיוק איך זה הולך להיות מי הולך לתקצב, באיזה שנים יהיה התקצוב, מה זמן ההקמה וכו'. אני רוצה לקבל את זה אם אתה רוצה שאני אתן לך את הפיניש של החקיקה כולל התחולה שלו. אני לא אקבע תחולה בלי שאני יודע מה הולך לקרות. מאחר שאני שבע ניסיון לגבי לוחות זמנים ותקצוב של הקמת מערכות מיכון או מחשוב חדשות או של תוכנות חדשות במגזר הציבורי, אני רוצה לדעת לדיון הבא את כל מה שביקשתי. תרשמו לעצמכם ותביאו את זה לדיון הבא, כולל עלות תקציבית, ושהחשב של המשרד יאמר שיש הסכמה ויש תוכנית. אומנם אין תקציב ל-2021,

אני לפחות רוצה לראות תוכנית מסודרת.

סיימנו את ההסבר? כפי שציינה עורכת הדין חנה טירי, בסעיף קטן (ה) יש הסמכה לשנות את התוספת השישית, שעוד לא הקראנו אותה, לגבי החריגים. השאלה אם אדוני מעוניין לדון עכשיו גם בחריגים.

החריגים בחוק הזה הוא דיון כבד בפני עצמו. זה דיון מעמיק ורציני, והמגזר העסקי והציבור ירצו לומר את דברם, לכן נעשה את זה בהתייחסות מיוחדת. אז קודם כול נדבר על הסעיפים האופרטיביים. כן, בוודאי.

שנכון לעשות. הסעיפים שהקראנו הם הסעיפים שנוגעים למאגר. אחר כך אנחנו עוברים לסעיף שעוסק בצו מינהלי ואחר כך לסעיפים שעוסקים בעיצומים כספיים והתוספת. השאלה מה לוח הזמנים להעברת החוק. אני מפחד שהכנסת הזאת תיפול בלי שהחוק יעבור. אתה יודע כמה פחדים יש לי בכל מיני נושאים? אבל פחדים לא מנהלים אותי. אני מנהל את הדיון הזה עכשיו כאילו הכנסת ה-23 תמלא את ימיה. תאמין לי, שום דבר לא יעכב אותנו סתם. כבר ביקשתי ממך להביא לי נייר עמדה לדיון הבא, "דמי רצינות". לא דיברתי על זה, דיברתי על החריגים.

ואנחנו עשינו מאמץ לקראת הדיון - - - נכנסת לחרדה בגלל החריגים? לא, להפך. באנו לקראת הוועדה והסכמנו לשלושה חריגים - - - מר אטלן היקר, יש לנו כוונה לחוקק את החוק הזה ולקדם אותו, אבל אני לא עושה סלט בחקיקה, אני רוצה לתת לציבור לשמוע וללמוד את החוק, וגם אני רוצה לעבד את זה. אז עכשיו נדבר על הסעיפים האופרטיביים. את החריגים נשמע אחד-אחד למה כן ולמה לא. זה מה שמצופה מאיתנו כנבחרי ציבור. אורחינו בזום, יש מישהו שרוצה להתייחס? ואיל ג'יגי'ני, עוזר משפטי במשרד התקשורת,

בוקר טוב לכולם. אנחנו העברנו הערות לרשות, אבל רק הבוקר, והם עוד לא הספיקו לראות את זה לפני הדיון. אני רוצה לשמוע אם אתם תומכים או מתנגדים. אנחנו תומכים בהצעה. יש לי הערה אחת לגבי סעיף קטן 16ג(ד). כתוב פה "פנייה מטעם העוסק למספר טלפון המופיע במאגר". אני מציע לכתוב "ביצע העוסק או מישהו אחר מטעם העוסק שיחת טלפון לצרכן", ולא "למספר". כי אם למשל השיחה היא לא דרך התקשרות סלולרית קונבנציונלית, כלומר לא למספר הטלפון הזה - - - אם המספר שלי מופיע במאגר ואשתי ענתה זה נקרא לצרכן או למספר? מה כוונת המחוקק? מה שאני מציע זה להוציא את העניין של הפלטפורמה הטכנולוגית - - - למה? אתה לא משכנע אותי למה. אם אתה תכתוב "לצרכן" הוא לא יתקשר לצרכן, הוא יתקשר למישהי אחרת.

אתה או אשתך, שניכם צרכנים. אתמול היה דיון סוער בכנסת. כל אחד הוא אושיה כלכלית נפרדת ואושיה משפטית נפרדת. נכון, אתה צודק. אבל ההתקשרות בוצעה אליך, ולא משנה אם זה היה - - - אז למה המספר מפריע לך? למה הפלטפורמה מפריעה לך? כי אני חושש שיהיו כל מיני מקרים שיגידו: "אני בכלל לא התקשרתי למספר עצמו, התקשרתי לווטסאפ", או "התקשרתי לסקייפ", או כל דרך אחרת שלאו דווקא מחוברת למספר. התייחסות. למיטב ידיעתנו גם בשביל שיחת ווטסאפ צריך מספר. אני מבינה את ההערה של ואיל, אבל אני חושבת שיש קושי לומר "לצרכן".

הדגשנו שהמאגר הזה הוא מאגר של מספרי טלפון, והאיסור הוא להתקשר למספר הטלפון. אני לא יודעת מי עומד מאחורי מספר הטלפון, אם זה צרכן א' או צרכן ב'.

אבל למה לא ענית לו שיש קושי בהערה שהוא שלח לך? כי קיבלנו את ההערות רק הבוקר, לא הספקנו.

הערתך נשמעה, אבל אני חושב שיותר סביר להשאיר את זה כמו שזה.

דור שוורץ, עמותת "אל ספאם", בבקשה. בוקר טוב,

אני מתנדב בעמותת "אל ספאם", אנחנו מתעסקים בכל העניין של שיווק כפוי ושאר דברים שמציקים לאנשים הודעות,

רצינו להעיר שבתחום הספאם, לפי בקשת חופש מידע שהגשנו, לא התבצעה אכיפה ולא הוגש אף כתב אישום בשבע השנים האחרונות, למרות שהובאו למשטרה ראיות על מגש של כסף.

אנחנו עוד לא דנו בסעיף של האכיפה והנושא המינהלי. כשנדון בזה אני אעלה אותך שוב.

ינון אנגל, ידיעות אחרונות, בבקשה.

עמוס שוקן, בבקשה.

אחזור על מה שכבר אמרתי בפגישה בשבוע שעבר. החוק הזה יפגע קשות באפשרות של העיתונים לקיים את התפוצה שלהם. תסביר לנו למה.

ההכנסות מהתפוצה הוא המרכיב המשמעותי יותר היום אצלנו, ולדעתי הוא

יותר גם אצל עיתונים אחרים בישראל בעתיד,

ומה שנשאר לעיתונות זה חלק קטן מאוד, כך שהיום קיומו של העיתון נשען על

אנחנו כמובן פועלים כדי להגדיל את התפוצה ואת מספר הקוראים,

בזמן הקורונה אבל גם לפניה, חלק עיקרי מזה הוא באמצעות שיחות טלפון. אני לא נתקלתי בטענות על הונאה או דברים כאלה לגבי עיתון הארץ. כמובן שיש לפעמים אי-הבנות כאלה

עמוס אמר מה הבעיה של העיתונים, אבל אני חושב שצריך לחשוב בצורה יסודית על כל החריגים. הגופים שעסקו בחקיקה אמרו לנו שאם תהיה רשימה של חריגים אז כל אחד ירצה להצטרף. הם מדברים על החוק האמריקאי כתקדים. אלא שבחוק האמריקאי יש למעלה מעשרה חריגים, ואין שום סיבה שבחוק הישראלי לא

דבר שני, אנחנו נבקש כמובן התייחסות בנושא של החריגים. בעניין הזה צריך לתת את הדעת להרבה מאוד עסקים לגיטימיים שמבקשים את הדרך ליצור קשר עם הלקוח שלהם, כי מכוח חוק

גם מי שלא רוצה לקבל פניות שיווקיות, יכול להיות שבתחום מסוים הוא כן ירצה, אולי פנאי ותרבות, אולי תקשורת, חדר כושר וכדומה. אני חושבת שזה משרת את כולם. אני חושב שזאת הערה שצריך

אתם רוצים לעשות תיקון חוק? תבואו ותאמרו שכרגע זה "אל תתקשרו אליי". אם תרצו אחר כך לתקן,

באופן עקרוני אנחנו חושבים שיותר נכון מאגר שהוא מאגר

זה לגיטימי, עומדת לך הזכות לעשות את זה.

אנחנו מתכוונים למאגר מוחלט. אנחנו כן כללנו בחריגים אפשרות לצרכן לתת הסכמות ספציפיות. זה מחוץ למאגר, זה מול

מה ההתייחסות שלכם לעניין שיחה בתקשורת אלקטרונית? ההוספה של תקשורת אלקטרונית היא כדי להבדיל בין תקשורת שהיא קווית לבין תקשורת שהיא על גבי אינטרנט.

זה לא רק הקווי המסורתי שאתה מתקשר,

אני אמרתי בתחילת הדיון שאחד השינויים המהותיים שנעשו בנוסח

זה למעשה הוספת תוספת שישית לחוק, שבה מפורטים חריגים.

מה שמפורט זה הכללים,

חוק הגנת הצרכן,

לפני למעלה מעשר שנים, התייחס באופן ספציפי לחברות מהתחום שלנו וקבע כללים מאוד ברורים לאופן שבו אנחנו נוהגים מול הצרכנים. במסגרת אותם כללים בוצע

להם את השירות אלא אנחנו גם מצילים חיים, באופן פרקטי, באמצעות הטלפון. עצירה של הדבר הזה לא תאפשר להם להמשיך לקבל את השירותים

אתה לא חושב שהוא הבין את זה מהדברים שלי? יש לנו תיקים בעניין. אני רק מחדד שזה לא רק חשש תאורטי אלא שיש לרשות להגנת הצרכן תיקי חקירה של ניסיון לנצל קשישים גם בתחום של

העסקה מוארכת באופן אוטומטי, ולכן לא ברור מה החשש הגדול,

הסיבה שבאותו זמן אפשרנו להם הארכה אוטומטית של העסקה. אומנם

אנחנו בעצם מבקשים להוריד את המתח המובנה של השיחה, של העובדה שבתוך השיחה עצמה נדרשים לקבל החלטה. ולכן נדמה שעדיין הם כן צריכים להיות בתוך המאגר, וצריך לאפשר לצרכן שיקול דעת גם בביצוע עסקה מצילת חיים כמו שהוא הציג. אנחנו

עלתה השאלה לגבי היחס ביניהם והשונות ביניהם, והנושא מצריך בדיקה מול המחלקה הפלילית אצלנו במשרד, שמטפלת בכל הנושא של העיצומים הכספיים וההפרות הפליליות. כרגע העניין עוד בבדיקה, ויכול להיות שאנחנו נצטרך לשנות באופן משמעותי את אחד הסעיפים.

פה או בצו המינהלי בחוק הגנת הצרכן? יכול להיות שגם בצו המינהלי שקיים היום. אנחנו מנסים לחשוב איך לאחד ביניהם. מתי תחליטו? אנחנו קיימנו אתמול אחר הצוהריים שיחה בנושא, העניין בבירור. אנחנו נתכוונן לדיון הבא - - - אם זה לא יהיה אני לא אסיים את חקיקת החוק.

אנחנו נתכוונן לדיון הבא - - - או שתקבלו החלטה שאתם מאמצים את כל מה שקיים בצווים המינהליים הכלליים לחוק שאנחנו מדברים עליו, או שתעשו משהו ייחודי. תכריעו. אין שום בעיה. המצב כמו שהוא עכשיו פשוט יוצר שאלות משפטיות וחוסר בהירות, ולכן כן חשוב להכריע. זה לא שאנחנו לא מקבלים את מה שכתוב עכשיו, וגם היינו מעורבים בכל הגיבוש של ההצעה, פשוט - - - אני שואל שאלה: בחוק הגנת הצרכן, העיקרי, לא זה שמתוקן, יש פרק של צווים מינהליים? יש צווים מינהליים על הפרה של הוראה ספציפית בסעיף 3 לחוק הגנת הצרכן. נותרת השאלה מה היחס ביניהם. למשל, הפרה של צו מינהלי שם מהווה עברה פלילית, בעוד שפה אנחנו מבקשים שהפרה של הצו תהיה הפרה מינהלית. יש איזה חוסר שהתעורר אגב הדיונים, צורך שלא הבחנו בו לפני כן, ועכשיו צריך לחשוב איך לעשות את זה הגיוני. אני מודה לך על הכנות. אני רק רוצה להדגיש שהבעיה היא לא בצו כפי שהוא מוצע, אלא ביחס לצו קיים אחר בחוק הגנת הצרכן, שהוא לא חלק מהצעת החוק הזאת.

כך שאנחנו פשוט מנסים לעשות סדר בין הדברים. הייתם צריכים לעשות סדר לפני שזה בא לפה. אני לא אגמור את החקיקה אם לא יהיו לי תשובות.

הדברים עלו בדיונים שהיו לנו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, ואתמול בערב קיימנו ישיבה עם משרד המשפטים, ויש כיוון בעניין הזה, הם רק צריכים לעשות את הבירור האחרון בנושא, וככל שיהיה אוקיי, אנחנו נגיש נוסח שכולל גם תיקון למשהו שלא היה במקור. וככל שלא יהיה אוקיי אני לא אסיים את החקיקה.

גם מבחינתנו זה יותר טוב שזה יעבור בנוסח המתוקן, לאחר ליבון העניין. אז תסיימו את העבודה, תכריעו. למעשה גם סעיף 3 להצעת החוק וגם חלק מסעיף 4 נוגעים לעניין הצו המינהלי,

כך שאנחנו בעצם לא יכולים להתקדם איתם כרגע. נכון, 3 גם נוגע, ו-4 בחלקו. פסקה (1) של 4 זה העיצום הכספי על הפרה. אז אפשר אולי כן להתקדם עם הפסקה הזאת. ואולי אפשר להקריא את החריגים. יש בסעיף 4 להצעת החוק פסקה אחת שאפשר כן להתקדם איתה,

לאכיפה של ההוראות האופרטיביות שהוועדה אישרה לפני כמה דקות. אני עוצר פה היום את הדיון, לכו תשלימו הכול, נסיים את זה בדיון הבא. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.